זה מעקב, מדיניות חדשה של רשות המיסים שהקשתה על הציבור לקבל החזרי מס ותביא לסגירת חברות טכנולוגיה העוסקות בתחום החזרי מס. זה דיון מהיר. הגישו את זה חבריי חברי הכנסת ינון אזולאי, עאידה תומא סלימאן, אימאן ח'טיב יאסין, מיכל שיר ויעקב אשר. מאז הגיע מכתב משלמה אוחיון שעל פניו נראה שהוא עונה על הדברים, אבל אני מבקש ממך, מר אוחיון, שתעלה את

אנחנו הפצנו את זה בין חברי הוועדה ואם תהיינה השגות אז אני אבקש שיעלו את זה עכשיו. בבקשה, מר אוחיון. תודה, אדוני. אני כתבתי במכתב שאנחנו אימצנו את המלצות הוועדה הנכבדה פה והמטלה שלקחנו על עצמנו זה לשבת ולהגיע להסכמות מול הגופים המקצועיים, הווה אומר גם מול לשכת יועצי המס, מול הנשיא עצמו, וגם מול לשכת רואי החשבון. יש נציגות קבועה שאנחנו עובדים מולה, זה נקרא לשכת הקשר מול רואי חשבון. שוחחתי עם שניהם, הצגתי בפניהם את הפתרון, הם דרשו שיפורים נוספים, עשינו את כל השיפורים פחות או יותר שהם ביקשו והגענו להסכמות.

ברשותכם, שבפעם הקודמת הדרישה שלנו הייתה לציין מספר כרטיס אשראי וזה יגרום לכך שייפוי הכוח ייקלט. פה בוועדה עלו טענות, שאנחנו לקחנו אותן לתשומת ליבנו, שאנשים או שמפחדים לשים כרטיס אשראי או שאין להם כרטיס אשראי. משני הטעמים הללו הפתרון שהצגנו כפתרון בלעדי לא כיסה את כל האפשרויות שקיימות מבחינת הציבור. לכן מה שעשינו, הוספנו עוד שש אפשרויות נוספות שמתוכן בוחרים שתיים ובחרנו דברים שהם זמינים וקלים, כמו למשל - - - הם ממש לא זמינים וקלים. מי זה? שלום, שמי פליקס רייזמן, אני נציג לשכת רואי חשבון. זה לא מעניין בכלל, אתה לא מתפרץ באמצע הדברים, אלא אם כן אתה מקבל רשות. כתבתי לאדוני, דוגמה למשל, תאריך הנפקת תעודת זהות, ההנחה שלכולם יש תאריך הנפקת תעודת זהות, ואם הוא דורש החזר מס מן הסתם יש לו תיק ניכויים, אז תיק הניכויים. שני הפרטים האלה זה מספיק. תיק ניכויים של מי? של המעביד שעליו הוא רוצה לקבל החזר מס. זאת אומרת של אחד המעבידים, אם יש לו שמונה מעבידים.

אחד המעבידים בשלוש השנים האחרונות, לא חייב להיות המעביד האחרון. שני התנאים האלה - - - למרות שהלקוחות פחות מודעים לעניין של תיק ניכויים באופן כללי. אז אנחנו עוזרים להם, מסבירים להם. היום למשל תיאומי מס, הכול הולך בהזדהות. הגשת דוח שנתי, הכול בהזדהות, כל מענקי הקורונה. אז מה שש האפשרויות? אני אחזור עליהן, ברשותכם אני אומר את כולן. מספר תעודת זהות של אחד האחים. מי שאין לו אחים אז יש לו את האופציה הבאה, תיק הניכויים של המעסיק האחרון בשלוש השנים האחרונות, תאריך אחרון של יציאה מהארץ, מי שיש לו דרכון ויצא מהארץ יכול לציין תאריך, מספר חשבון בנק, אולי הייתה לו היסטוריה איתנו והוא קיבל בעבר החזר מס, הוא יכול לציין את חשבון הבנק. חשבון שרשום אצלכם.

מספר תביעה למענק עבודה,

הרי כדי להגיש תביעה למענק עבודה אתה מזדהה בפני פקיד בדואר, אז זה מספיק לנו כזיהוי מספיק. כל מה שאתה אומר זה או או? זה שתיים מתוך שש. ותאריך הנפקת תעודת זהות. ניסינו באמת לדלות ממאגרי המידע שלנו נתונים. את כרטיס האשראי הוצאתם או שגם בתוך? השארנו למי שירצה, בתור אופציה. שהוא יחיד?

ויתרה מזאת, באנו ואמרנו שמי שכבר רשום אצלנו, נרשם לצורך תיאום מס, לקבל שירות מאיתנו, הוא כבר רשום? הוא לא צריך לעבור את כל התהליך, אני שולח לו, זה נקרא בשפה המקצועית OTP, אני שולח לו סיסמה, אומר לו זה המספר, תקיש אותו, כנס פנימה. כלומר שילבנו את כל האופציות האפשריות כדי להקל, באמת להביא מוצר שיענה על הצרכים של הציבור ועל מנת שיהיה נוח ונגיש בלי לוותר על החובה שלנו להגן על הפרטיות של האזרחים ולשמור על - - - הייתם בקשר עם לשכת יועצי מס ולשכת רואי חשבון וקיבלתם go מהם?

דיברתי עם ירון אתמול והוא פרסם ביום חמישי גם פוסט, אחרי ששלחתי לאדוני מכתב, שאלתי אותו מה התגובות לפוסט, הוא אומר: חוץ מתודות אין שום תגובה אחרת. זה ציטוט מירון. הנציג בלשכת רואי חשבון, קוראים לו חנוך בהגאון, שוחחתי איתו גם אתמול,

שוחחתי איתו גם לפני כן, וגם הם נתנו את ברכת הדרך, כך שמבחינתי הם הנציגים האותנטיים של הציבור ואם הם נתנו את ברכתם אני לא חושב שלא עשינו את מה שמוטל עלינו.

חברי הכנסת.

קודם כל תודה לך, אדוני היושב ראש.

שלמה, אנחנו משתתפים בצערך על פטירת אחותך, שלא תדעו לדאבה עוד בעזרת ה' ומן השמים תנוחמו. אנחנו דיברנו גם על כל הנושא של האזור האישי, הוא חייב להגיע בסופו של דבר לאזור האישי.

הוא לא אמור להגיע בכלל לאזור האישי? הפתרון הוציא את זה מהאזור האישי, זו הייתה הבקשה שלכם. הוצאתי את זה מתוך האזור האישי, שמתי את זה ביישום נפרד, חיצוני, מחוץ לאזור האישי.

אבל רק להגיד, אני אפתח סוגריים, זה לא פותר עדיין את הבעיה מלטפל באזור האישי, שיש שם ממתינים. זה חשוב מאוד, האזור האישי, מי שמשתמש בו, הוא צריך את הנגישות יותר, אנחנו יודעים שיש שם חסמים מאוד קשים. אגב, כשהוא מקבל את ייפוי הכוח שלו, אותו אדם שמקבל ממנו את ייפוי הכוח, הוא כן צריך להיכנס לאזור האישי שלו? הוא צריך לאשר? אני כלקוח צריך לאשר את זה באזור האישי? לא באזור האישי, ביישום החדש שאנחנו בונים בעזרת ה'.

הבנתי, מה אתה מבקש? אני מבקש לדעת שזה לא נוגע לאזור האישי, כי כל הסיפור הוא שאמרנו שבתוך האזור האישי, אנשים עד שהם מגיעים,

לוקח להם הרבה זמן. יש בעיות עם האזור האישי, לא מצליחים להיכנס. גם אני ניסיתי כמה פעמים, לא מצליח. אז בוא נגיד שאני לא איזה בן אדם שמתעסק כל היום עם זה, אבל אנשים שנמצאים, גם בפעם שעברה ולדימיר אמר שיש בעיה עם האזור האישי, הוא העלה את זה שהוא מכיר את זה מקרוב, הוא מנוסה, הוא טיפל בתיקים והוא אומר שיש בעיה עם זה. אז אנחנו אומרים קודם כל לטפל באזור האישי, בלי כל קשר לנושא הזה. להפוך אותו לנגיש יותר למשתמש הקצה. הוא אומר במקום אזור אישי שיהיה אזור נגיש. מה אתם מבקשים? אנחנו מבקשים שיעשו יותר נגישות באזור האישי בכלל.

שוב, אנחנו לא מבקשים לבטל את אמצעי הזיהוי, זה חשוב וזה הכרחי, רק שזה יהפוך ליותר פשוט לאותו בן אדם, כי המטרה שלנו זה לשחרר את הכסף. אני אמרתי את זה בדיון הקודם, לעניין הבקשה של חברי הכנסת, שאנחנו גם לקריאה הזאת נענים ואנחנו כבר בתהליך של לעבור להזדהות הממשלתית. לא תהיה הזדהות של רשות המיסים, תהיה הזדהות של כל הממשלה. במסגרת אותה מערכת של הזדהות ממשלתית? אזרח שרוצה שירותים מהממשלה, לא רק מרשות המיסים, מכל הממשלה, תהיה לו סיסמה אחת, מסלול כניסה אחד,

הוא נכנס אליו והוא יקבל את כל שירותי הממשלה, גם שלנו יהיה בפנים. זה בעזרת ה' מתוכנן לשנת העבודה הזאת, אם ירצה ה' סוף השנה אנחנו נהיה בפנים. מה שאתה עושה בעצם, האזור החדש זה ייעודי, רק לייפוי כוח. תוך כמה זמן הוא יוקם? בעזרת ה' עד פסח. למה לא להוסיף גם מספר דרכון? מספר דרכון, למייצג יש את האופציה הזאת. כשהמייצג מעלה את ייפוי הכוח יש לו אופציה של דרכון, אז לא רצינו לעשות כפילות, גם פה וגם פה. תושבי חוץ שמגיע להם החזרי מס?

איך הם מקבלים אותו? גם באופציות האלה? הרי אין לו תעודת זהות, אין לו אשראי ישראלי. אנחנו עושים להם זיהוי טלפוני או שהם צריכים להגיע למשרד,

ומה קורה עם אס.אמ.אסים? צריך אס.אמ.אסים בפעולה? יש אס.אמ.אסים גם לטלפונים כשרים. אני רואה שאתה מתקדם, ישר אתה עונה לשאלה. יש את הסיפור של ייפוי כוח,

במקום חמש שנים לשנתיים. אנחנו פרסמנו על הכוונה הזאת כבר לפני שלוש שנים, המייצגים שעוסקים בתחום בוודאי מכירים את זה, כבר לפני שלוש שנים הודענו שבכוונת רשות המיסים להקטין, שוב מאותן סיבות שדיברנו על חובת הסודיות והגנת הפרטיות, כיוון שמצאנו שבן אדם רוצה החזר מס,

עוזר לו בהחזר מס, נגמר הסיפור, הוא קיבל את השירות. השירות לא מתמשך כמו רואה חשבון שמייצג עסק, שהעסק חי וקיים. פה קיבלת את השירות, נגמר. לא, זה לא בהכרח. היו לי לקוחות שגם אם הגשתי החזר מס, אחרי שנתיים-שלוש הוא שוב פנה אליי. לפעמים הוא ראה בי איזה סוג של יועץ שמלווה אותו,

גם אם אני לא מגיש כל שנה את הדוח שלו.

אני לא רואה בזה שום דבר רע, להיפך. לא, הם הורידו את זה לשנתיים. יש

אתם מטפלים בדוחות של השכירים, זה לוקח יותר זמן מאשר הדוחות של עצמאים.

שנתיים אני כבר לא במקצוע, אבל אני מכיר יותר. הם התקדמו בשנתיים. אין ספק. אני מכיר יותר, עד שהדוח נקלט לפעמים ייפוי הכוח נגמר וצריך לקלוט אותו מחדש, מכל מיני סיבות.

אני שולח הודעה חודשיים מראש ואני אומר: ייפוי הכוח, עוד מעט יחלפו שנתיים. למה שנתיים? למה לא להשאיר את זה לחמש? שוב, מאותה מטרה, בסופו של דבר המטרה שלנו, והתחלנו מזה, הדיון הזה נולד מזה - - - אולי אחרי שלוש שנים הוא לא רוצה שהוא יהיה ה - - - לא, אז הוא יכול להחליף ואוטומטית הוא לא יהיה. נכון, ברור. ברגע ששמתי אותך כמיופה כוח במקומו הוא אוטומטית יורד. המטרה שלנו בסופו של דבר זה לשחרר את הכסף לאנשים, לשחרר את הפקק. אם זה נכון שהפירוש הוא שברגע שאני לוקח מיופה כוח אחר המייצג הקודם יורד. ודאי, הוא נמחק. למה באמת אי אפשר לעשות את זה יותר?

אחרי שנה הוא רוצה להוציא את ה אז למה באמת אי אפשר יותר? למה להקציב שנתיים? קודם כל אפשרי, נתחיל מזה שאפשר. הרי גם העצמאי יכול שנה אחרי לסגור את התיק, אז מה ההבדל?

בגלל הקומפלקס שעשינו כרגע, עם ההקלות שעשינו בתהליך קליטת ייפוי הכוח, ההקלות שהצגתי לפני כן, כרגע התהליך למה אתם חושבים שזה יהיה רע שבן אדם יגיד 'רוצה אני'. הרי כל המידע - - - אבל הוא אמר 'רוצה אני'.

הוא אמר לפני שנתיים, אני לא יודע שהוא רוצה עכשיו עדיין, אלא פשוט מחמת שכחה או מחמת חוסר - - - למה שלא יגיד לך 'לא רוצה אני' אחרי שנתיים?

אפשר לשלוח לו אס.אמ.אס ולהגיד לו - - - לא, אם הוא לא רוצה הוא ישלח לך - - - לא, הוא אומר שברירת המחדל שלך תהיה שהוא ממשיך, אתה שולח לו הודעה שעברו שנתיים, שזה זמן סביר, אולי עכשיו לא רוצה, ואז אתה אומר לו: אם אתה לא רוצה תודיע לנו, אם אתה רוצה אני מציע, בנוסח מפא"י הידוע, לעשות את זה לשלוש שנים. שלוש שנים זה פרק זמן שעדיין בן אדם נמצא איתו. אחרי שלוש שנים זה כבר באמת - - - זו גם התיישנות של השומה. כן, להגדיל את זה לשלוש שנים. מה שוולדימיר אומר, אם המציאות כי כזאת שבתוך שלוש השנים, ברגע שאתה לוקח מייצג אחר ההוא ירד, אז ירד. יותר משלוש שנים זה כבר באמת כזה שנות דור ואז הטענה שלך על שכחה יכולה להיות אני מציע, זה יפתור את הבעיה, לפחות חלקית. בנוסח מפא"י, הפשרות. זה בסדר מבחינתך? אני הולך לבדוק את זה.

יש לנו עוד כמה דיונים עם רשות המיסים, אולי תישאר פה אתה ונסגור איתך את הכול. עוד שאלה, לגבי חשבון בנק, אם החלפתי חשבון הוא לא מופיע אצלכם, אז זה לא רלוונטי. זה מעדכן אוטומטית היום.

לא, לצורך ההזדהות. לא, לא שמתי חשבון בנק. יש לך באפשרויות הזדהות חשבון בנק, אם בינתיים החלפתי חשבון ויש לי חשבון חדש, אז זה לא תקף להזדהות? אז תרשום לי את החשבון הקודם שקיבלת שם כסף. הבנתי, בסדר. כי אם פעם הגשתי בקשה להחזר מס וההחזר הגיע לחשבון בבנק X, בינתיים חלפו שלוש שנים, פתחתי חשבון אחר, Y בבנק Y, ואני לא זוכר את החשבון הקודם, אז הוא לא רלוונטי לצורך ההזדהות. בגלל שזה לא מופיע אצלם. לא, מופיע, אבל הוא לא זוכר את החשבון הקודם. הלקוח לא זוכר, לא אנחנו לא זוכרים. אתם לא מחוברים למערכת הבנקאית. אנחנו זוכרים את החשבון הקודם, אולי הלקוח לא זוכר.

אם פתחתי חשבון חדש אתם לא מחוברים למערכת הבנקאית?

הנגישות בערבית? רגע, חמד, דקה. אתה לוקח על הכפתור, אתה יודע מה היה החשבון הקודם, למה צריך להגיש בקשה לתיאום מס או כל הדברים האלה? למה אתם לא יכולים ללחוץ על הכפתור ולדעת את הכול? למה אני צריך להגיש את תיאום המס? כי הם לא יודעים את כל מקורות ההכנסה שלך. יכול להיות שיש לך מקורות הכנסה נוספים. מה, הוא לא יודע מה אני מניח בבנק?

יכול להיות שיש לך דירה ואתה לא מדווח. לא אתה. אם שכיר עובד בשלושה מקומות הם לא יודעים? הרי הוא משלם מס משלושה מקומות.

אבל לפעמים לאותו נישום יש מקורות הכנסה נוספים, מקורות הכנסה פסיביים. בשנה הבאה אני אדע. בשנה הבאה אתה יודע, השנה אתה לא יודע? בשוטף אני לא יודע. על השוטף אין לכם יכולת?

אפילו שהוא משלם? בוא נגיד שאני עובד במקום X ואני עובד בעוד מקום אחד ואני משלם לכם בשני מקומות מס הכנסה. אבל יכול להיות שיש לך עוד חנות שאתה משכיר אותה. לא, לתיאום מס זה לא קשור. אני שוב אסביר. זה קשור להחזר מס. ברשותכם אני אסביר עוד פעם. אנחנו בעידן אלקטרוני כזה, כל דבר אתה יכול לדעת ואני נותן לך את כל ההזדהות שלי ואם מדובר על אשתי והמשפחה, אני נותן לך. תבדוק, לחץ על הכפתור ותראה כמה אנחנו מרוויחים. הוא אומר שהוא לא יכול לדעת באותה שנה, שנה אחרי זה הוא יכול לדעת. אבל הוא באותה שנה מקבל ממני כסף. אני אסביר. התהליך של גביית המיסים השוטפת מהשכירים מתבצע בצורה כזאת שהמעביד מנכה את המס מהמשכורת וב-15 לחודש הוא מעביר לנו כאשר המידע שהוא מעביר לי זה סך הכול המשכורות שהוא שילם וסך הכול המס שהוא ניכה והוא העביר. אין לי שום מידע ממי הוא ניכה ולמי הוא שילם, המידע הזה מגיע אליי רק שנה הבאה באפריל, כשהוא מגיש טופס 126. יש כרגע שיח בינינו לבין ביטוח לאומי, כי ביטוח לאומי, לפני כשנתיים, הצלחתם להעביר פה חקיקה שמחייבת את כל המעבידים לדווח מדי חודש בחודשו את רשימת העובדים ומספרי הזהות שלהם. את המידע הזה אני רוצה לקבל מהם, כרגע יש קושי חוקי

אבל אתם כן מאריכים באופן אוטומטי את התיאום של השנה הקודמת.

לכמה זמן? לכל השנה. אם לא חל שינוי והמעבידים של שנה שעברה תקפים לא צריך תיאום מס. כלומר אם זה אותם מעבידים אז מאריכים את זה באופן אוטומטי לשנה הבאה. לכל השנה. כי פעם זה היה לשלושה חודשים. לא, עכשיו זה לכל השנה. אתה מרואי החשבון, רצית? לפני כן שאלתי אותו על הנגישות בשפה הערבית. האם מה שדיברת וכל הנגישות החדשה, גם בערבית הנגישו? כרגע הדבר היחיד שיש לנו בערבית לעניין הזה זו התמיכה בטלפון. כלומר אם מישהו מתקשה - - - למה אתם לא עושים את זה? אנחנו עושים, עובדים על זה כרגע, יש אפילו החלטת ממשלה לעשות את זה, זה לוקח זמן.

מתי זה אמור לעלות?

אני מבקש לברר את זה ולעדכן אותנו כוועדה, מתי זה אמור לעלות בערבית.

כי הרבה אנשים לא יודעים את השפה והם לא יכולים לגשת לזה. אבל תמיכה טלפונית בערבית יש לנו כבר מלפני הרבה זמן. אני יודע, אני מדבר על הנגישות דרך האינטרנט. טוב. בבקשה, שם ותפקיד. שמי פליקס רייזמן, אני מייצג את לשכת רואי חשבון. אני רוצה להגיד משהו בכלל על כל הדבר הזה, בתור מי שמכיר את התחום הזה מלמטה ועוסק בזה לא מעט החל משנת 2014. אני רק רוצה להקדים, לפני שאתה אומר, נראה לי שיש לך השגות, אני רוצה לשבח את מר אוחיון ואת רשות המיסים בעניין הזה. אנחנו קיימנו את הדיון הזה וביקשנו דברים כדי להקל, גם על המייצגים וגם על אלה שנזקקים לשירות הזה וכברת הדרך שהם עשו מאז הישיבה הקודמת עד המכתב הזה, עד הדיון עכשיו - - - משרדי ממשלה מגיעים לדיון, זה לא מובן מאליו, ראינו אתמול. כן, בסדר, אתמול זה לא הדוגמה. אבל זה שיפור שאני מאוד מברך עליו. אני חושב שאנחנו כולנו מסכימים בעניין הזה, הקדמתי ואמרתי, עכשיו תגידו את ההשגות שלכם.

אדוני היושב ראש, הישיבה האחרונה הסתיימה ב-25 בינואר בהחלטה שלך שמבקשת מרשות המיסים לחזור לשיטה הקודמת, משהו שהם לא יישמו בטענה טכנולוגית. קיימנו שיחות עם אנשי טכנולוגיה ובדרך כלל כשמטמיעים מערכת חדשה אז תמיד שומרים גיבוי של המערכת הישנה וכולם פה אחד אמרו לי שדברים כאלה להחזיר אותם זה בדרך כלל פשוט מאוד, זה אמור לקחת לא יותר מכמה ימים. זה לגבי זה. לשכת רואי חשבון קיימו שיחות עם רשות המיסים. קודם כל התנגדנו לכל הנושא הזה של אימות והוצע להם פתרון זיהוי באמצעות מספרי הטלפונים של קופות החולים. הם לטענתם יכולים ליישם את הפתרון הזה רק בשנת 2024. זה פתרון באמת טוב, מעשי, פשוט וקל, כי המאגרים של הטלפונים של האזרחים קיימים היום בקופות החולים וקיימים בהזדהות לאתר הממשלתי והם יכולים לעשות בזה שימוש. הבעיה שהפיתוח של זה יכול לקחת עד שנת 2024 ובינתיים הם הטמיעו איזה שהוא תהליך הזדהות שכביכול אמור להיות יותר פשוט, אבל אני חייב לציין שעם זאת התהליך הזה עדיין בעינינו מסורבל. לא הבנתי, שלמה אמר שהם היו איתכם בקשר, עם לשכת רואי חשבון. אז אנחנו התנגדנו. יש פה נייר עמדה שיצא במייל. כן, נייר העמדה פותח ואומר: אנחנו מעדיפים את הפתרון הקודם, יחד עם זאת בהבנה מה שרשות המיסים טענה בכנסת אנחנו מציעים חלופות אחרות והם הציעו את החלופות האלה, והחלופות שהם הציעו תואמות פחות או יותר את מה שאני הצגתי פה. אדוני היושב ראש, חשוב לציין שככל שיהיה יותר סרבול ככה פחות אזרחים יקבלו את החזרי המס שמגיעים להם ויותר כסף יישאר בקופת - - - לשכת רואי החשבון, אם זה לא נכון אז תגיד שזה לא נכון, אבל אם זה נכון, לשכת רואי החשבון - - - לשכת רואי החשבון התנגדה, אני בקשר כל הזמן עם הנשיא ועם חנוך בהגאון. לשכת רואי חשבון התנגדה. אומר מר אוחיון שהוא בא בדברים, הוא אמר את השם - - - עם חן שרייבר ועם חנוך בהגאון. חן שרייבר כתב את המכתב שניסח חנוך ובמכתב הוא כותב: אנחנו היינו מעדיפים את האופציה שהוצעה על ידי הוועדה, יחד עם זאת אנחנו מציעים חלופות כאשר החלופות שהם מציעים פחות או יותר מה שאנחנו יישמנו. מה הם אמרו על החלופות במכתב?

אם תיישמו את החלופות האלה מבחינתנו זה בסדר. זה לא נכון, הם התנגדו לזה.

המכתב פה מולי. זה נטען כפתרון ביניים, אנחנו התנגדנו, אנחנו ביקשנו לחזור למצב הקודם, שלא תהיה הזדהות. אני בכלל לא מבין למה אני בתור רואה חשבון צריך לעבור הזדהות. זה נכון שהיו לכם מקרים של שימוש לרעה, אבל בגלל כמה תפוחים רקובים אי אפשר להעניש את כל ציבור רואי החשבון בישראל. אני אשאל אותך משהו אחר, אנחנו היינו בדעה להחזיר את זה למצב הקודם,

וביקשנו את זה. באים רשות המיסים ואומרים שלהחזיר למצב הקודם הם חושבים שזה לא נכון. אני אומר את מה שרשות המיסים אומרים, כמו שאתה אומר, היו רמאויות, עזוב את הדעה שלי שאני תמיד אומר לך לרמאי, תמצא אותו ואל תחפש את האחרים, זו הדעה שלי בכל הנושא הזה בעניין של רשות המיסים, השאלה שאני מנסה להבין פה, האם מה שהם עשו זה מקשה יותר ממה שהיה? הרי הם נתנו פה סך הכול, ממה שאני מבין וגם ולדימיר, שהוא יותר מנוסה מכולנו פה, שש האפשרויות שקיבלנו פה הן אפשרויות סבירות ונגישות. נכון, ולדימיר? ככה זה נראה. ככה זה נראה, על פניו. אז אם אנחנו מביאים את הפתרון הזה והוא נותן גם שפחות ייכנסו רמאים לתחום הזה? אני ברשותך רוצה להתייחס לזה. שאלה אליך, כמה זמן לוקח להזדהות? במערכת הנוכחית זה סיוט. לא, במערכת החדשה. הם עדיין לא יודעים. לא ראינו את זה עדיין, אבל אני רוצה להגיד לך משהו בתור מי שמכיר את זה מהשטח. אני בתור רואה חשבון, בא אליי בן אדם, בן אדם שנמצא במרוץ החיים, שיש לו ילדים, שיש לו הרבה דברים על הראש, הוא אומר לי: פליקס, אני מבקש שתפתור לי את הבעיה, הוא חותם לי על ייפוי כוח ובזה נגמר הסיפור. אין לו עכשיו סבלנות להתחיל לעבור הזדהויות וכדומה, הוא בא שאני אפתור לו בעיה, לא שאני אייצר לו בעיה חדשה.

הוא צריך יותר מפעם אחת להזדהות או יותר מפעם אחת?

אבל כבר יש מנגנוני הזדהות בתהליך הנפקת ייפוי הכוח. אני לא מצליח להבין אותך, אם הוא צריך להזדהות פעם אחת, מה הבעיה? זה לא נכון שהוא צריך להזדהות פעם אחת, זה ממש לא נכון, הוא צריך להזדהות כל פעם שהוא נכנס לאזור האישי.

הוא אומר שפעם אחת הוא צריך להזדהות ואחרי זה הוא לא צריך להזדהות אף פעם, יש לו את כל הנתונים ואז אתה נכנס.

את מדברת על משהו אחר, את אומרת שכל פעם שהוא נכנס לאזור אישי, כמו בכל דבר, כל פעם שאת מכניסה כספומט את מכניסה את הקוד, זה בסדר. קוד ואס.אמ.אס ואס.אמ.אס גם לא עובד. אם אתם באמת רוצים לדעת מה קורה בשטח אז תנו לנו לדבר. מה השם בבקשה? שמי אליזבת דולקרט, אני יועצת מס ואני באה לספר לכם מה קורה באמת.

אדוני, אתה ביקשת? כן, שמי דוד רפאל, אני מנכ"ל של חברה להחזרי מס. מה זה חברה להחזרי מס? אתה לא רשות המיסים. אתה מסייע ל אתה לא חברה להחזרי מס, הוא חברה להחזרי מס. הוא לא יכול להיות מייצג בכלל, כי הוא חברה להחזרי מס שאין לה רואה חשבון. רק רואה חשבון או יועץ מס יכול להיות מייצג,

הוא לא נכנס, הוא לוקח מישהו. יש לנו יועץ מס. לא חשוב, בסדר, אוקיי. אתם פועלים על פי החוק לסייע לאנשים שמבקשים - - - רק לפי החוק,

בסדר, שמבקשים - - - אדוני, זה לא לפי החוק, כי ליועצי מס אסור לתת את התעודה שלהם למישהו אחר שישתמש ויפיק. אנחנו לא משתמשים, היועץ מס בלבד. הוא מעסיק יועץ מס, הוא יכול להעסיק. הוא לצורך העניין החברה למימוש זכויות. אסור לו להעסיק יועץ מס? אני אסביר.

זה החברה למימוש זכויות, רק הוא נקרא בצורה אחרת. הוא מרכז אצלו - - - לא, לא, לא, זה לא נכון. הוא אומר שהוא עובר על החוק. כללי האתיקה של רואי חשבון ויועצי מס לא מאשרים שיתוף - - - שלמה, אנחנו לא עוסקים בדבר שהוא לא חוקי, אנחנו ממה שהבנו, ותקן אותי אם אני טועה, אתה עוסק בעניין הזה של לסייע באמצעות החוק שמי שמייצג את הנישום זה יועץ מס או רואה חשבון.

לא אני, חס ושלום. אבל הוא אומר דבר מאוד מעניין, שהוא לא יכול להעסיק יועץ מס. למה הוא לא יכול? הוא אמר את זה. אסור ליועץ מס לשתף בהכנסות שלו מישהו שהוא לא יועץ מס. לא הבנתי. אני לא יועץ מס, אני לוקח יועץ מס ואני אומר לו: תשמע, יש לי בן דוד שאני רוצה שתעזור לו, אני לא מבין בזה, אני לא יועץ מס, אני גם לא יכול לייצג אותו, אתה יכול לייצג אותו. אם תייצג אותו תקבל 100 שקל, אני יכול לעשות את זה?

אז מה לעשות? הוא הולך למייצג ש - - - אני הולך למייצג.

מייצג בהגדרה זה מי - - - אתה רוצה שאני אקרא אולי למשמר הכנסת שייקחו אותו וזהו? מייצג בהגדרה זה מי ש - - - תקשיב, קודם כל זה מותר, דבר שני, אם ככה אז היית צריך לסגור את כל חברות החזרי המס. סגרנו, סגרנו. לא סגרת, אני יודע בדיוק במי טיפלת ובמי לא טיפלת ומה שעשית, טיפלת ברואי החשבון. התחיל להיות מעניין הדיון המשעמם הזה. רק רגע, את מי הוא פתח ואת מי הוא סגר? אני לא יודע שהוא סגר, אני יודע שהוא כן - - - סגרתי. אתה לא סגרת. הוא אומר שהוא סגר.

לא סגרת, אני יודע בדיוק במי טיפלת ולא סגרת. במקרה אני מכיר אותם. טוב, מה אתה רוצה לומר? מה שאני רוצה לומר, קודם כל שאני מברך - - - אנחנו כבר הנחנו שזה פועל על פי החוק ואם לא על פי החוק אז תסגור, מה אתה מבקש לומר? קודם כל אני רוצה לברך אותם על השינוי.

יש לי פה כמה דברים - - - את מי אתה רוצה לברך? את שלמה אוחיון, מגיע לו. זה חברה רצינית. עוד לא סגר אותך. אתה אומר שסגר חלק. חמד, הוא לא יכול לסגור אותי. הוא עוד יבקש על זה החזר מס. חמד, הוא לא יכול לסגור אותי, תהיה בטוח. דבר שני, יש פה עניין שיש המון תקלות באזור האישי של מס הכנסה, המון תקלות. אבל אנחנו לא דיברנו על האזור האישי.

בסדר, אני רק אומר מה מבטיח לי קודם כל שגם באזור החדש לא יהיו לי תקלות,

והאם יהיה לי שירות ומענה באזור החדש שהוא סביר? כי מה שקורה היום זה לא סביר בהחלט ואתה יודע את זה, אני בטוח שאתה מתמודד עם העומסים אלה. דבר נוסף, בנוגע לתושב חוץ לא נתת לי תשובה מספקת, אמרת לינון תושב חוץ שיגיע למשרד. תושב חוץ לא גר בארץ, שלמה, איך יגיע למשרד? אין לו את הפרטים המזהים.

לא, הוא אמר שהוא יכול להזדהות גם דרך הטלפון. אבל אי אפשר לחייג לתושב חוץ,

הוא תושב חוץ, איך אפשר לחייג אליו? אתה חושב שפקיד מס הכנסה יחייג לחו"ל כמה פעמים עד שהוא תופס אותו? אנחנו ניתן פתרון לתושבי חוץ, זימנתי ישיבה לשבוע הבא, יש לי ישיבה בעניין הזה. גם לתושבי האוטונומיה צריך לתת פתרון. אנחנו יושבים על זה כדי לתת פתרון לשתי האוכלוסיות האלה שעדיין - - - סליחה, אין גם פתרון לפנסיונרים, זה גם משהו חשוב. רגע, רגע, אנחנו מתבלבלים כבר. לגבי הנושא הזה של תושבי חו"ל, אתה מזמן ישיבה לשבוע הבא?

אני מבקש אם תוכל לעדכן אותנו מה החלטתם.

מה עכשיו אתם רוצים? רגע. אני לא סיימתי. לא, אז מה אם לא סיימת? אתה תחזור, אבל מה הבעיה עם פנסיונרים? לגבי תושבי חו"ל הם יעשו ישיבה בשבוע הבא,

ולגבי האזור האישי, איך הם מתקדמים? סליחה, אפשר לדבר? פנסיונרים. בטח שאפשר. מצוין, אנחנו הגענו מרחוק כדי לדבר ולספר לכם מה שקורה פה. קודם כל יש קבוצה - - - מה זה מרחוק? אתם תושבי חו"ל? אנחנו תושבי הוד השרון שמגיעים לירושלים, לכנסת.

יש קבוצה של מייצגים שעוסקים בתחום החזרי מס ואני גם באופן שוטף כל הזמן פונה לגינדי ואני רוצה להגיד לכם שאף אחד לא מעורב בפתרון שנבנה. הפתרון הזה נבנה על ידי מר גינדי ושלמה. אנחנו לא עורבנו, לא נשאלנו ולא היינו חלק. גינדי לא מייצג אתכם? הוא אמור לייצג אותנו, אבל - - - מה את רוצה, שיביאו את כל יועצי המס או לשבת עם מייצג? אבל לפחות מישהו שלו, אני אומרת לך שמתוך קבוצה של האנשים שמייצגים ועוסקים בזה ביום יום, לא דיברו עם אף אחד ולא שאלו אף אחד.

מקובל עליי שאם רוצים שרשות המיסים תתחשב בנושא של יועצי המס שידברו עם גינדי ולא שידברו עם כל גורם. אבל גינדי לא משרת את הלקוחות ביום יום. אין בעיה, אז תיגשו לגינדי ודווחו לגינדי. אנחנו ניגשנו לגינדי. הוא הנציג שלכם.

על גינדי כשהוא בא ומדבר בשם יועצי המס. אבל זו השאלה, זו באמת השאלה כי בסופו של דבר אתם יושבים פה ומתפארים בפתרון - - - את רוצה שאני אארגן בחירות עכשיו בנושא של יועצי המס? אני יכול לארגן את זה. קודם כל אני כן חושבת שמאוד חשוב לנו כמייצגים של שכירים לקבל ייצוג, זה דבר אחד. באמת שיתחשבו וישאלו אותנו לדעתנו. עכשיו אני רוצה להמשיך. לפני כשלושה חודשים אנחנו, המייצגים, נחשפנו באופן יום יומי לעבודה מול האזור האישי ומול שירות הלקוחות של הלקוחות. אנחנו בדרך כלל מייצגים, אנחנו עובדים כמייצגים וטוב לנו ונוח לעבוד ומר שלמה עושה עבודה טובה כי המערכות של המייצגים מאוד טובות, אבל מה גילינו? שכל המערכות של שירות הלקוחות, אם זה האתר, באגים, שדרוגים, כל הזמן נופל,

כל הזמן נתקע. אם זה שירות לקוחות זה שעות של המתנה. יש מע"מ, האתר לא עובד, יש שדרוג פעם בשבועיים, האתר לא עובד. סיבה למסיבה חבל על הזמן. הזדהות שעוברת בקלות באתר של המייצגים, אותו פרט לא עובר באתר של המייצגים. חושבים שתאריך הנפקה זה דבר סופר פשוט, כשאתה מכניס אותו לא עובר. אתה לא יודע למה הוא לא עובר, הוא פשוט לא עובר. מערכת שירות הלקוחות של המיסים כרגע, אין לה היתכנות לתת מענה למהלך הזה. אני רוצה שתבינו שגם אם יהיו לנו פחות פרטים מזהים עדיין הבעיה לא תיפתר לנו כי אנחנו נצטרך - - - טוב. סליחה, יש בעיה עם הפנסיונרים. לפנסיונרים אין תעודת זהות של אח והם לא היו בחו"ל ואין להם תאריך יציאה וגם אין להם כרטיס אשראי, אז מר שלמה אוחיון אמר שהם יחייגו לפנסיונרים. חודשיים כבר, אף אחד לא מחייג לפנסיונרים, כנראה אין משאבי אנוש, אין אופציה, בסופו של דבר אנחנו כרגע בחודשיים ירדנו בהגשות החזרי מס במדינה בחצי ואומרים לנו שהפתרון יגיע עוד כמה חודשים. לגבי הפנסיונרים, אתה יודע להגיד משהו בעניין? הפתרון שאנחנו הצענו, על מי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אנשים שמגיע להם החזר מס, שעבדו בעבר ויש להם כרגע 106 והם רוצים לקבל החזר מס. תעודת זהות, גם לפנסיונרים יש, אני מניח, ומספר תיק ניכויים של המעביד שעליו הוא רוצה להגיש בקשה גם זה יש, אז מה ההבדל בין פנסיונר לאדם רגיל? אז הוא לא טס לחו"ל, הבנתי, בגלל זה שמנו שש אופציות ולא שמנו שתיים, בדיוק זה היה הדיון הקודם, ששמנו כרטיס אשראי ואמרו שזה בלתי אפשרי. אז שמנו דברים שהם קלים וגם פנסיונרים יכולים למצוא. תודה רבה. אם אפשר, שלמה, כרגע יש סטטוס 'ממתין לאישור לקוח', רציתי לדעת את הנתון, האם אתה יודע כמה לקוחות עומדים כרגע בסטטוס 'ממתין לאישור לקוח' לאשר את הבקשה של הייצוגים שנשלחו מכל רואי החשבון בארץ לשכירים בלבד? אני בטוח שאתה יודע שזה נתון די אסטרונומי כרגע אחרי שלושה החודשים האלה, ומה אפשר לעשות עם הלקוחות האלה עד שהדבר החדש ייכנס לתוקף? למה ממתינות הבקשות? לאישור לקוח. לאישור, מה שאנחנו מדברים פה. הם לא יכולים לטפל בהם, זה תקוע. זה מסרונים שנישומים קיבלו?

הם לא הצליחו לעבור הזדהות אז זה נתקע.

שלחו בקשה לייפוי כוח והנישום צריך להיכנס לאזור האישי ולא הצליח, חסום, כל הדברים האלה. רציתי לדעת מה הנתון, כי הנתון אצלנו הוא אסטרונומי.

אסטרונומי, כל אחד אצלו בחברה לפחות 400-300 לקוחות. תעשה חשבון על כל החברות בארץ זה מספר אסטרונומי. זה דבר אחד. מה זה 400-300? בכל חברה. 400-300 שלא הצליחו להיכנס? אנחנו מדברים על אלפים, מר גפני. אלפים בחודש. מה זה, שלמה? מה שמדובר זה בתהליך הקיים, עד שנכניס את התהליך החדש,

יש כרגע אנשים שהעלינו את ייפוי הכוח,

הלקוח היה צריך להיכנס, וכרגע התהליך הוא באזור האישי הסבוך, שדיברנו עליו ואותו אנחנו רוצים לשנות - - - בוא נעשה ככה,

החברים שהגישו את הבקשה לדיון המהיר וגם מה שדובר פה, הבנו ואנחנו דיברנו עם שלמה על העניין הזה, זה דבר שהוא לא ענייני ובאמת יהיה פקק גדול להעביר את הפרטים של האנשים, עד שהם מקבלים את זה והכול. ביקשנו לשנות או לחזור חזרה למתכונת הקודמת, בא שלמה, הביא תכנית כשהתכנית הזו מקלה באופן שונה מאשר היה בפעם הקודמת, אבל באופן שונה ממה שהיה בתכנית שלהם. זה מקל, זה כנראה יפתח עכשיו את המערכת ואנשים ייכנסו. אני מציע ככה, קודם כל שתדעו, הארגונים בוועדת הכספים כאן הם בני בית, ומי שמייצג אותם בסופו של דבר כשיש ויכוח זה חן שרייבר מייצג את רואי החשבון, גינדי מייצג את יועצי המס. אתם יכולים גם לבוא ולהגיד את הטענות שלכם, אבל כשהם אומרים שזה בסדר מבחינתי זה מסודר. אם לא בסדר, אז - - - זה לא נכון. אדוני היושב ראש, האם קיבלת אוקיי? אפשר לדבר בוועדה הזאת בלי שאתה תתפרץ? אולי לא, יכול להיות ששכחתי את התקנון. על כל פנים, יש פה תהליך שהתהליך הזה מקל על הנישומים ועל המייצגים. יכול להיות שאתם צודקים והתהליך הזה גם כן לא מספיק, אני חושב שאנחנו צריכים ללכת בדרך הזאת, להמתין חודש או חודשיים, לראות האם זה באמת מתבצע, האם זה באמת פותר את הבעיה, האם זה משנה את אלה שממתינים, המאות או האלפים שתקועים שם. אם נראה שזה המצב, ושלמה הוא אדם עם ראש פתוח והוא מוכן לעשות דברים, לא תמיד אנחנו רואים את זה במשרדי הממשלה השונים, ששומעים פה את הביקורת, לפעמים אנחנו צריכים ללכת בכוח, הוא מבין את הנושא. אני שמח על הפתרון שהוא מתחיל להיות בכיוון הנכון, שיכול להיות שהוא באמת פותר את הבעיה. אם הוא לא פותר את הבעיה אנחנו נקיים דיון, נביא אותו עוד הפעם ונביא אתכם, אבל תדעו שמייצג יש רק אחד. ממשלה למשל זה ממשלה נבחרת, רואה חשבון, מי שנבחר בבחירות לייצג את רואי החשבון, יועצי המס אותו דבר. גינדי נבחר כבר פעם שלישית. אולי צריך לחשוב על הגבלת קדנציות. קודם כל, לדעתי לפחות, אנחנו בפורום המכובד פה כדי להשמיע ולדעת מה קורה באמת. זה דבר חשוב ולא באמת חשוב מי ברמה הפוליטית הוא ראש הלשכה. אתם באמת רוצים לדעת מה קורה לנו בשטח ובעבודה ומה קורה עם האנשים. מאה אחוז. דבר שני, אני רוצה רק להגיב ולבקש ולשאול אפילו, אנחנו פה דנים ויושבים ועושים ישיבות מאוד חכמות, שאנחנו מבינים את המספרים, האם אנחנו יודעים כמה החזרי מס מוגשים במדינת ישראל בחודש? האם אתה יכול להגיד לי? וכמה מתוכם מוגשים עם מייצג וכמה בלי מייצג, כדי שנבין בכמה כל חודש אנחנו פוגעים במייצגים ובאוכלוסייה. רק כדי שנבין, אם יש לנו זמן, להגיד בוא ניתן אמון.

לפני שהייתה התכנית החדשה של רשות המיסים, כמה אנשים נפגעו בהחזרי מס? לא נפגעו? אני יכול להביא דוגמאות מהחיים. לגמרי, אבל בסופו של דבר אנחנו

אנחנו רוצים לשפר את זה. אבל אנחנו עוסקים יום יום, החברות שלנו, החברה שלו, החברה שלי - - - את גם יש לך חברה? יש לי חברה ואני יועצת מס, כן. אה, את יועצת מס, אז היא בסדר?

אז יש לי חברה ואני יועצת מס. מה שאני באה להגיד, יש פה מאחורי זה תעשייה שמשקיעה כסף בפרסום, משקיעה כסף בעובדים, משקיעה במשרדים שעובדים וכל חודש זה הפסדים מטורפים וגם האוכלוסייה נפגעת ולא מקבלים החזרי מס. אנחנו קטנו בחצי ומהבדיקות הסטטיסטיות, לפחות שאני עשיתי, רוב החזרי המס בישראל שמוגשים מוגשים עם מייצג.

זה אומר שכל חודש כזה המשרדים נסגרים. טוב, שכנעת אותי, בסדר. לכן הצעתי את מה שהצעתי. אבל אתה אומר עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש. הדבר, לא היחיד, אבל הדבר שמפריע לי, מה אנחנו עושים כרגע עם כל אותם אלפי נישומים שתקועים באמצע? כי אם הפתרון הזה ייושם עד פסח אנחנו מדברים על עוד חודשיים במקרה הטוב. אתה מדבר על האזורי. על החדש, אבל על אלה שכרגע לא יכולים להתקדם, מה אנחנו עושים איתם? אז קודם כל החזרי המס הם לשש שנים אחורה ומרגע שמתחילה שנת המס אין התיישנות, כלומר זה שזה יאושר באפריל לא יקרה כלום. 2016 התיישן. עדיין הם יקבלו את החזרי המס,

הם יקבלו את כל מה שמגיע. ואז באפריל יהיה לנו מדד מצוין לבדוק את התהליך שהוא עובד. מה שאדוני הציע, שנבוא לפה למעקב בעוד 60 יום או בעוד 90 יום ונראה אם זה עובד או לא. או שאפילו לא תבואו, תודיעו לנו שזה בסדר. תודיעו לנו שלא בסדר, אז לא, אבל עדיף שתבואו. זו תהיה קבוצת מבחן מצוינת, שכל אחד שכרגע - - - שוב, זה נוגע למאות אלפי אנשים בסופו של דבר. זה דיון חשוב. לא, אין אלפי אנשים. יש אלפי אנשים.

אנחנו נבקש שתשלח לנו את הנתונים לפה בימים הקרובים, שנעשה אחר כך השוואה. אלפי אנשים. מה התחלת להגיד? אני אומר שאותה קבוצת ביקורת לכאורה שלא נכנסו יוכלו להיכנס ליישום החדש ונוכל לדעת אם זה עובד או לא עובד. רציתי לדעת אם אפשר להוסיף עוד פרט מזהה של מספר קופת חולים, האם זה יעזור? אז אמרתי, ב-24'. אנחנו עוברים להזדהות הממשלתית ובהזדהות הממשלתית זה נמצא. מה רצית להגיד? כי אנחנו מסיימים. אני רק רוצה לציין, כל התהליך הזה נוצר בסוף איפה שהוא בגלל מחסור בכוח אדם של רשות המיסים שיפקח על זה. אני לא הולך להביא להם עובדים עכשיו,

לא, אבל אם אין להם כוח אדם אז שלא יוסיפו עבודה לעצמם שהם לא רוצים לתמוך בה. אז מענישים את כל המייצגים ואת כל האזרחים במדינת ישראל. אני רוצה להגיד, אני שולחת ווטסאפים לשלמה כל יום עם התגובות של הלקוחות. בסופו של דבר אתם אומרים, אז לא קרה כלום, אין התיישנות,

הלקוחות מתייאשים מהתהליך ולא עושים החזרי מס, זה מה שקורה.

אבל בשביל זה את נמצאת, להסביר ללקוחות - - - אבל גם אנחנו במשרדים - - - טוב, אני רוצה לסכם את הדיון ולומר כדלהלן, לחזור על מה שאמרתי, אבל לפתח את הנושא הזה. אנחנו מקבלים את העניין שכאשר מדובר על מייצגים ועל הלקוחות ועל רשות המיסים צריך להקל כמו שהיה בעבר, גם בעבר לא היה מושלם, הבעיות היו גם קודם. אני מציע, זו העבודה שלכם, אתם תראו את התהליך שיקרה בחודשים הקרובים, אתם יכולים גם לפנות אלינו ואני אומר לשלמה, אנחנו נעקוב אחרי הדבר הזה, אנחנו מבקשים את הנתונים, אנחנו רוצים לדעת על כמה מדובר, מדובר על הרבה מאוד אנשים, גם לדבריך, כתוצאה מהעובדה הזאת שצריך לתת את הייצוג ואת כל מה שנלווה לזה והכול יכול להיות בבעיה ואנחנו ננסה לשפר את זה, אתה תנסה לשפר את זה. אני מברך אותך על השיפור שהיה עד עכשיו ואני רוצה את ההמשך. ואני גם מצטרף ליינון, לנחם את שלמה, אנחנו בוועדה מנחים אותך, מן השמים תנוחם. אדוני היושב ראש, רק אם אפשר להביא להצבעה את הודעת הסיכום שלך.

תמר, למה את מסתכלת

זה בסדר, אפשר לעשות הצבעה? לא, היא אמרה שלא.

אני מציע שנצביע על זה שהיום 30 במרץ ואפשר לצאת לפגרה.

אפשר לבקש דיון מעקב לנושא הזה, בבקשה? תודה רבה. אני אחליט מה לעשות, אני אמרתי שאנחנו נזמין אותו אם יהיו בעיות ואנחנו נעשה את הדיון. אז עכשיו אתה יכול להגיד שאתה ביקשת ואני הסכמתי. זה יעזור לך בפריימריז. אני לא מחפש פריימריז, אני מחפש רק לעבוד בשקט. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:51.